מכובדי, בוקר טוב לכולם. אנחנו בדיון הצעת תקנות ההוצאה לפועל (תיקון מס'...)(מיטלטלין הפטורים מעיקול), התשפ"א-2021. חבר הכנסת רוטמן נמצא איתנו, תודה לאדוני. ממשרד המשפטים עו"ד אפי טפליץ, מרשות האכיפה והגבייה, עו"ד ענת הר אבן וגברת מיה גרינברג, סמנכ"לית החברה המקצועית. מלשכת עורכי הדין נמצאים איתנו עו"ד אבישי ריינמן ועו"ד מירב ריינמן, מוועדת פורום ההוצאה לפועל וועדת ההוצאה לפועל ועו"ד זהבית קורבר, שהיא מנהלת הקליניקה לצדק חברתי בקריה באונו ונמצאת איתנו הגברת מיכל בן עמי, עו"ד מיכל בן עמי, מנהלת המחלקה המשפטית אצל האפוטרופסה הכללית. נכון? אז ציינתי את כל מי שאיתנו. מכובדי אנחנו מיד ניגש כמובן להציג את התקנות. יפתח בדבריו היועץ המשפטי של הוועדה על מנת להזכיר לנו את הזירה שבה אנחנו עוסקים ואז ניגש למשרד המציע. אני כן רוצה לומר,

כאמירת פתיחה שאני מברך על התקנות, אבל אני כן מעלה את השאלה של האם הואילו חכמים בתקנתם כאשר השינוי בסכומים הוא זה שגלום בתקנות אלו והאם לא נכון היה ללכת כמה צעדים יותר קדימה? אנחנו קיבלנו לא מעט דפי עמדה מגורמים שונים בעולם האקדמי חברה האזרחית, חלק מדפי העמדה האלה מתייחסים לתיקוני חקיקה שהם רחבים בהרבה

הרי כשמאשרים תקנות שהממשלה מציעה, אז לא אגב אורך עושים תיקוני חקיקה,

יכול מאוד להיות ואני נוטה להאמין ואני אומר כאן לנציגת החברה האזרחית כאן בחדר הוועדה, שבהחלט ייתכן וצריך לעבוד היום על תיקון חקיקה שמבין

בהקשר הזה

אבל לשניים מהמכשירים שאולי הם הרגישים

גם בגלל שהם מכילים הרבה מאוד מידע פרטי וגם בגלל שהם כלי מאוד מרכזי בחייו

יש איזה שהוא ערוץ סל אחר שבו יש סוג מסוים של מיטלטלין שמותר לגבות אותם יהיה כזה שהוא עובר רק סכום מסוים, מתוך הבנה שהסכום הוא נמוך והיום הסכום מאוד נמוך וגם לא יעיל ברמה הכלכלית וגם הפוגעניות שיש בהליך הזה לא מצדיקה כשמדובר על סכום כל כך

אגב, המסמך לא מתעלם מזה וגם מה שביקשתי מענת

אחד מ- - תראה שבסעיף של הנתונים בדיוק השאלה של הנתונים בעצם מתמקדת בזה בכמה האפקט של עצם ההגעה לבית של בן אדם, כמה היא משמעותית והאם אולי, האם זה נקרא לזה האפקט המרכזי

חשוב להוסיף למה שאת אמרת, שאחד הדברים שהמערכת עושה, אולי היא לא ציינה את זה אבל זה דבר מאוד חשוב, שהם מנסים מאוד בשנים האחרונות להרים טלפון לחייב,

מתוך הסך הגלובלי של ה-40,000, לאורך השנים חלה ירידה מפני שגם הזוכים גילו כלים אחרים שעומדים לרשותם. העולם של יד 2 נהיה עולם שפחות נעשה בו שימוש מטבע הדברים, כי פעם מחשב עלה 10,000 ₪ והיום הוא עולה 2,000 ₪, אז מטבע הדברים חלה ירידה בהיקפים ואז אנחנו

לצורך העניין, לקבוע נהלים כאלה כאשר התקנות בכלל אומרות שאפשר להוציא פריט בשווי של 150 ₪ או ערך השווי שיש בתוספת השלישית", התוספת שאדוני היושב ראש הפנה

ת המקצועית לקבוע הסדרים שהם מסדירים דברים ברמה מידתית וסבירה. אבל יחד עם זאת, אין שום מניעות ואנחנו גם יכולים לקדם

שזה היה קצת מפתיע מבחינתנו ותוך העלה

מאז היינו בדין ודברים עם משרד המשפטים והונחו התקנות כפי שהונחו.

אולי אנחנו מדברים על אותו הדבר ואולי לא,

נקודת איזון כזאת שיש בה כדי, גם במצבים שבהם מגיעים בסופו של יום להוצאת פריטים מביתו של

עשינו את ההליך הזה, ההליך הזה לפחות יניב כסך לזוכה ויכסה את ההוצאות ולא יהיה במצב שבעצם אני רק מגדילה את התיק בגלל ההוצאות,

עוד במסגרת ההליך

כאשר עובד מדינה הגיע לביתו של החייב וציין בדו"ח שאין מה לעקל, אז השלב השני של מתן

אז אני קראתי לזה "נקודת איזון", אולי אתה קראת לזה "נקודה עיוורת". אם אנחנו נעלה,

אבל זאת השאלה. שנייה אחת. ה- 5,500 האלו של גבייה מוצלחת,

זה ממש לא המספרים, שניה רגע סליחה. אנחנו נוהגים היום בהנחיות שלנו לבעלי

עקרונית חל גם שם. אני רגע בכוונה מבקש כן לעמוד על שאלתי. אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על הסיטואציה שבה נכנסים לביתו של אדם ובשל חוב מעקלים לו מיטלטלין. החוב יכול להיות חוב

אבל איפה אותה מערכת של דינים? האם כשאנחנו מתקנים עכשיו את התקנות. בעלי התפקיד פועלים אצלנו ברשות האכיפה והגבייה מתוקף אותן ההנחיות. אותם בעלי תפקיד שעובדים

לא לבוא ולהגיד לנו "אנחנו מתקנים את התקנות מטוב ליבנו", כי אם זה כתוצאה מביקורת של בית משפט, גם אם הביקורת הזו היא בצורה של הטלת הוצאות ושיש לזה

שינינו את זה בזה שחייבנו שההתראה תימסר ואז בתהליך הזה הזוכים השונים. בשביל זה אני אומר, כתוצאה מכל התהליכים האלה.

אז שאלתי, מהו המדד, השניים, השלושה, התיקים מתרבים והזוכים גם כן מתרבים?

כמו שאמר חבר הכנסת רוטמן, הרבה זוכים נתקלים בבעיה לפעול והם לא פועלים ולא רוצים להוציא כסף. אתה יכול היום להזמין חייב למשרד שיש לו 10,000 תיקים. אתה רוצה להזמין חייב,

אבל אני קורא להם צעדים שהם לטובת החייבים. אני לא ראיתי שום תיקון בתקופה האחרונה משום מקום שבא לשפר את הליכים הגבייה.

בזמנו בר אופיר שהיה רשם הוצאה לפועל הרבה שנים והיה שופט מחוזי וכתב ספרים ואורים ותומים מבחינתנו להוצאה לפועל, הדבר הראשון שהוא

על איזה חוב בדרך כלל , אולי אני אפנה את השאלה לעו"ד הר אבן. על אילו חובות מדובר המקרים האלה, כלומר אדם שלא מאתרים אצלו מיטלטלין בסכום כולל של 2,500

אלה בעלי חוב שהם אנשים שמוחלשים גם מבחינה סוציו אקונומית או חלשים מבחינה סוציו אקונומית. כל הכבוד גלעד. אמרתי רק את התיקון אמרתי אותו רק בשבילך כדי לא להיכנס איתך לוויכוחים שבאמת הם לא חשובים,

בואו נישאר רגע עם התקופה שהיו כבר ההנחיות, כי זה מצויין וכי זה נותן לנו מידע על יישום התקנות.

לבצע את שלב הרישום הרי אתם לא יודעים מראש שלא יהיו שם מיטלטלין בשווי של 2,500 ₪, אז אתם כן מגיעים ומבצעים פעולת רישום, אז אתם יכולים לומר לנו,

יש מאוד מקרים בשנה.

בוועדה הזו אנחנו מאוד מתאמצים, כפי שאמר חבר הכנסת בגין לעמוד על קבלת נתונים,

אנחנו מתאמצים לכך.

למשל לגבי המחשב לא תהיה שום בעיה להגדיר שמחשב אחד בבית נשאר בכל מקרה ללא קשר לשווי שלו, מכיוון שאתם לא מוציאים מחשבים. נו אז בואו נתקן את זה ונקבע שכמו שלא מוציאים מיטה ללא קשר לשווי שלה, לא מוציאים מיטה. אז בשנת 2021 גם לא מוציאים מחשב, אז אם יש ארבעה

אז פה אני מבין למה הסכום של 2,500 ₪ עוזר, כי להערכתכם העלות הממוצעת של הליך - - -. העלות

בסדר, אז אפילו יש מרווח ביטחון. כשנכנס הכנסות, כשנכנס משהו לתיק. כן, אבל העלות הממוצעת זה כולל מה?

אתם באים ואומרים 2,500 ₪ זו נקודת איזון ראויה ואני מעלה את השאלה ופה אני באמת, בשביל זה צריך נתונים. אבל המשמעות היא שיוציאו הרבה יותר דברים מהבית, אז יוציאו עוד דייסון ועוד שיאומי ועוד טלוויזיה ועוד מחשב,

אני לא מצליח להבין את הרציונל

השאלה היא גם מה בדיוק,

ראש והשאלה היא איפה הנקודה שמפריעה לכם. כי כשאת באה ואומרת "..אז יוציאו עוד דברים.." וגם את זה וגם את זה. ממילא יוציאו את הכל.

כי ככל שבאמת יש לחייב מספיק דברים שניתנים להוצאה, אז זה אדרבה, שיוציאו יותר מ-2,500 ₪ כדי שאפשר יהיה לממש

שהטיעון הוא הפוך ושאם הוועדה תגביה את הרף יותר מדי, אנחנו נגיע למצב שבו יש מה לגבות אבל לא ברמה. זה גם החשש של לשכת עורכי הדין, שהוא חשש מוצדק אם נקודת האיזון היא לא נכונה. המטרה אבל היא לא למכור, צריך להבין.

אבל אם אפשר אדוני, משפט קטן.

אנחנו צריכים לזכור שכשכחייב מגיע

ואם אדם יבוא, יבקש ויגיד "אני, אלו דפי החשבון שלי" הוא לא צריך אפילו ללכת,

מכיוון שהלשכה מתנגדת,

יש לי גם פתרון אבל, לא רק בעיה. לא אבל אני רוצה רגע לשאול את

" ויש גם פתרון לדבר הזה אדוני, אפשר לבוא ובכל עיקול מיטלטלין לתת לחייב איגרת עם מספר הטלפון של הסיוע

לא כי הוא איזה סגפן או כי הכל נמצא במחבוא או לא יודע מה הוא

אתה יודע מה? אני מעדיף לא לראות את הפרקטיקה של ההוצאה לפועל ולראות את הפרקטיקה של עוני מחפיר בקרב מגזרי אוכלוסייה שלמים במדינת ישראל, בסדר. כל אחד הפרקטיקה שהוא מעדיף לראות.

מתוך ה-20,391 הליכים שביצעו פקידי ביצוע שהם עובדי מדינה,

זאת אומרת, על 600 הליכים ציינו הפקידים שאין מה לעקל. ברף של 2,500 ₪ נכנסו לבית ולא ראו. ולא

אני לא יודע אנחנו פה כל היום מגלים על בעיות המחשוב ושליפת הנתונים,

זה לא בעיות של מחשוב. כאילו הם לא עשו הערכה לפי 5,000 אז לא תהיה לי אינדיקציה. לא אבל כשעושים רישום עיקול, הרי בסופו של דבר אומרים לכם מה הסכום המצרפי של המיטלטלין בבית שניתנים לעיקול על פי החוק, נכון?

חלק הגיעו וביקשו צווי תשלומים,

אני חושבת שאתה יכול אולי להגיד אולי בתור אה. נכון. גם זוכים, צריך להבין שגם זוכה הרי הוא משלם את האגרה, הוא משלם את ההוצאות.

אם יש חוב של 200,000 ₪, זה לא משנה לזוכים אם החוב יהיה, גם לא לחייב דרך אגב וגם לא למערכת, אם החוב יהיה 201,000

בצורך שלנו להחריג משפחות באמת דלות מיטלטלין ואמצעי קיום מתוך מסלול המיטלטלין ואני אומר לך שלהערכתי, תחושתי, השקפתי, שאם המבחן שאתם נוקטים בו היום נוציא רק 3% מכלל ההליכים מחוץ לעולם עיקול

נקרה לה "הסוציאלית", שאתם בחרתם בעצמכם להפעיל עוד לפני שהמחוקק אמר את דברו, זו המדיניות שלכם, המסננת הזו היא ברף נמוך

כן. ב-13,000 מקרים נכנס פקיד עובד מדינה לביתו של אדם ורשם מעוקלים, בסדר? אז זה כבר משנה קצת את שיעור האחוזים שאדוני היושב ראש ציין.

ענת יש איזה שהוא חוסר דיוק בנתונים. לא אני הסברתי קודם אז, אמרתי את ה-20,391. לא בואו נעשה רגע אחרת, השעה 11:45, אני לא רואה בתקנות

זה מבחינתי אחת מליבות העיסוק של הוועדה הזאת בקדנציה הנוכחית. אז אני לא מטפל בדברים האלה כלאחר יד.

עוד דיון לעניין ואנחנו גם, אני אזמין

אני מבקש

תסתכלו מה היכולת שלכם להציג לנו נתונים מספריים מהשנים שאתם תבחרו, אולי הקורונה עיוותה, אולי לא סיכמתם אותן אבל מאז שהכנסתם את המדיניות הזאת

מה המשמעות או מה ההשפעה של רף ה-2,500 ₪ על מספר ההליכים שבהם אפשר להיכנס לנושא עיקול המיטלטלין,

ואז על בסיס הנתונים האלה, נוכל להיות בסיג ושיח האם שווה למשך

לתקופה של שנה או שנתיים רוצים לבדוק רף אחד של מסננת. אם נגלה שהוא באמת פוגע בהרתעה, כהוא זה אם תעברו מ-2,500 ₪ ל-4,000 ₪" אם תעמדו על העמדה שהתוצאה תהיה שיוציאו יותר מיטלטלין, למרות שאני לא חושב שזה

אחד הרציונליים שלו הוא סוציאלי. אז השאלה היא מה ערך המיטלטלין ברי העיקול,

כדרך אגב, יש פה גגם יותר מזה, אנחנו נמצאים הרי בשלב של הרישום.

כן, בשלב הרישום לא רושמים את כל המיטלטלין בבית. רושמים שלושה פריטים שאפשר יהיה אחר כך. אז עכשיו אתם תבדקו האם השלושה פריטים האלו מגיעים לסך של 2,500 ₪,

000 ₪ ואם תחליטו אחרי זה, במסגרת מדיניות הביצוע שלכם שאתם מוציאים את

אבל אני חושב שאנחנו חייבים לדבר על סמך נתונים.

לנציגת הארגונים החברתיים שנמצאת כאן ואני יודע שיש גם הרבה בזום. מה שאמרה עו"ד הר אבן היא נקודה חשובה, שאני מבקש גם מכם לחשוב

עם כל הכבוד, לעבור מ-2,500 ₪ ל-15,000 ₪ ואל תביאו לנו על גבי התקנות את הדברים שצריך לעשות בשינוי החקיקה,

אבל כרגע אין לנו אלא את התקנותיה של הממשלה. אבל מה שאמרת עו"ד הר אבן הוא דבר שצריך לחשוב עליו. אם כתוצאה מהמהלך הזה, אז במקום 600 משפחות נחריג 1,200

חכמים בלילה אותם נציגי הגופים המוסדיים. נראה אותם מחזיקים ילדים בבית של עוני בלי יס ובלי מחשב של גיימינג,

אבל כשאומרים דברים בעל פה אז אני לפחות מתבלבל בין ה-20,000 לבין ה-13,000 לבין ה-3,000. זו לא בעיה שלכם, אבל זו בעיה. אני אשמח לקבל את הנתונים ואני מבקש מהארגונים החברתיים לחשוב טוב האם לא יצא שכרינו בהפסדנו או הפסדנו בשרכינו, אני מניח שגם אתם יכולים לדבר ביניכם וכשאתם פונים למערכת אתם זוכים לאוזן קשבת

אנחנו ניפגש בהקדם ואנחנו נקיים את השיח. מתי הדיון הבא? אה אוקיי, אז יש לנו הרבה מאוד זמן לחברה האזרחית.

ראשית הנציגה שנמצאת איתנו כאן, עו"ד זהבית קורבר, מנהלת

מה קורה עד לרגע שנמכר הרכוש יש איזו שהיא עלות לפעמים של האחסון שלו וכן הייתי רוצה לדעת שבוודאות ה-800 ₪ שנותרים ובעצם נכנסים ומקטינים את החוב

סליחה גברתי. אגב, יש דרך לקבל מכם נתונים ולו של שנה אחת של ההבחנה הזאת של עיקולים בתוך בתים פרטיים לבין נכסים מסחריים? בין אם של תאגיד ובין אם נכס מסחרי של אדם פרטי, עוסק מורשה וכולי, אבל ההבחנה הזאת בין הפרטי לבין העוסק המסחרי היא חשובה מאוד. תודה על הנקודה הזאת לגבי הנתונים. זהו, תודה רבה. בסך הכל, באמת גם חשוב

חשוב לציין שגם נאמר פה, אתם פועלים בדרכים אחרות, בדרך כלל כשמגיעים לעיקול מיטלטלין זה אנשים שלא הצלחנו לעקל להם את המשכורת, כי אין משכורת והם חיים על קצבאות של ביטוח לאומי.

במקרה שהם מגיעים אליי. לא את יודעת, במקרים שמגיעים אליכם כנראה זה לא המקרים שיכולים ללכת ולשכור עובדים מהשוק הפרטי. את זה אני מבינה, שצריך לתת מענה לכל ולכן אני מציעה קצת להחריג את מה שקשור לאנשים שחיים בבתים פרטיים ואת הכניסה לבתים פרטיים כי באמת זו כניסה שכפגיעה בכבוד האדם היא יותר גדולה מאשר כניסה לעסק. לא, בזה אין ספק. אפילו אתם יודעים, יש מצווה מפורשת בתורה הרי שאוסרת על כניסה לחצרו של אדם לטובת לקיחת המיטלטלין. יש הוראה מפורשת שאדם צריך להוציא את המיטלטלין ברי העיקול מביתו,

זה שלמתו. ולעניין אחרון, הרתעה, חשובה ככל שהיא תהיה, ברגע שיש רישום רוב האנשים ובגלל זה גם המספרים מאוד מצומצמים לדעתי, מורתעים. מגיע בנאדם הביתה, עובד מדינה, מבקש להסתכל בתוך הבית, הרבה פעמים נמצאים ילדים בתוך הבית. אנשים נרתעים. ספק גדול מי הם אלו שלא נרתעים ובכלל מי אלה שמכירים מה הוא רושם על המסמך. חלקם אפילו לא דוברים שפה ומגיעים ואומרים לי "מה קיבלנו? היה אצלינו בנאדם". אז אני שוב, אני מטפלת בחתך מסוים של אוכלוסייה.

אבל זה החתך של האוכלוסייה שאנחנו עוסקים בתקנות של הגנה עליו, זה העצם וזו תכלית התקנות. אני

אני הכרתי באנשים שיודעים שיש להם חוב ולא ידעו איך לטפל בו עד עכשיו וכמובן, כשמישהו מגיע אליהם הביתה זה כבר באמת שלב מאוד מאיים אז הם מנסים לחפש איך להגיע אלינו גם. תודה רבה. לא, זה ברור ותודה על הדברים שלך. מיד אנחנו נשמע את הדוברות בזום ואז נחתום את הישיבה. אני רק רוצה לשאול עוד פעם את השאלה, אני אשם בזה כי יצאתי בדיוק כשהתבקשתם להשיב. הנושא הזה של חלות התקנות על כל הליכי עיקול המיטלטלין הקיימים, זה סיכמנו כבר שזה המצב המשפטי? כן, הליכים לפי פקודת המיסים וגבייה, כן. וגם הליכים אחרים? אני. יש רק שתי דרכים. או פקודת המיסים וגבייה. חוק המרכז,

הוא פועל לפי פקודת המיסים והגבייה בשינויים המחויבים וחוץ ההוצאה לפועל. אני לא מכירה שיש עוד חוק.

הרשויות המקומיות עובדות דרך - - - הרשויות, מכוח פקודת המיסים והגבייה יש להם הסמכה גם לגבות חובות גם מכוח העיריות אבל אני מניחה שזה, בסוף כאילו הכל, הבסיס המשפטי זה פקודת המיסים וגבייה. טוב אז את זה אנחנו נעשה בדיקה אצלנו בעזרת הייעוץ המשפטי, שאם אנחנו מתקנים וקובעים פה רף, אז הרף הזה חולש - - - הוא צריך להיות משורשר לכל ההליכים. הוא חולש בדיוק, על כל הליכים המיטלטלין. אני גם רוצה להזכיר ופה אני גם בטוח שאתם תסכימו איתי. אנחנו עדיין נמצאים במצב שבו רוב הרשויות המקומיות במדינת ישראל לא עברו לעבוד עם הזרוע הממשלתית. אנחנו נמצאים במצב ואני חייב להגיד. מחר אדוני היושב ראש, מקדם משרד הפנים את חוק חברות הגבייה בוועדת הפנים. אנחנו במשך כמה שנים ניסינו לעשות ולהשפיע על שינויים,

עדיין בכוחה של הוועדה ובכוחו של משרד הפנים.

זה קצת מלמד על המציאות הדי מוזרה, שאנחנו נכלה פה בוועדה הזאת את זמנינו בלדבר על האיזונים הנדרשים סביב זכויות חייבים וזוכים ויש פה איזה שהוא מסלול שעוקף את כל העקרונות שהבית הזה סמך את ידיו. אני גם את העניין הזה רוצה להדגיש: במדינת ישראל עדיין ישנו מצב שתאגידים שפועלים למטרות רווח נכנסים עם סמכויות שלטוניות לתוך בתים של אזרחים פרטיים, גם אם הם בעלי חוב, הם עדיין אזרחים שחודרים למרחב הפרטי שלהם, והתאגידים הללו שהם למטרות רווח, מבצעים פעולות שלטוניות לא פשוטות, לא פשוטות כלל. והרשו לי להעריך שעל פי רוב העוצמה או התקיפות היתרה של הגופים האלה מתגלה דווקא למול משפחות מוחלשות. משפחה מוחלשת יכולה להיות משפחה מוחלשת סוציו אקונומית, אבל היא יכולה להיות גם משפחה מוחלשת כי האנשים לא דוברים את השפה העברית כשפת אם, או שיש ילדים קטינים בבית, או שמדובר באזרחים ותיקים, והמציאות הזאת היא מציאות בלתי נסבלת, והמציאות הזאת היא מציאות שרק מחזקת את הצורך בלקבוע איזה שהוא רף מינימלי, בהקשר הזה רף סוציו אקונומי שבו אתה אומר לא, לא נכנסים בכלל לטריטוריה הזו של הכניסה פנימה. במדינת ישראל בג"ץ פסל חוק שהעביר סמכויות שלטוניות לתאגידים עם מטרות רווח במקרה של כליאה, אולי הגיע הזמן שנאתגר את השאלה הזאת ואת זה אני אומר לחבריי בחברה האזרחית, של העברת סמכויות שלטוניות, אמנם לא כליאה, אבל בכל זאת, חדירה לחצרותיו הפרטיים של האדם, לקיחת מטלטליו על ידי חברות או תאגידים לכוונת רווח, כשהמדינה מעמידה לרשות הרשויות המקומיות ועוד תאגידים סטטוטוריים אחרים את האמצעי הממוסד. אדוני זה עלה בדיונים הקודמים בוועדת הפנים, זה עלה כשבעצם השאלה הייתה מי בעצם מבצע את העיקול והטענה היא שגם ההוצאה לפועל משתמשות בחברות חיצוניות, בסוף אלו קבלני ביצוע. רע מאוד. ואותן החברות שההוצאה לפועל משתמשת בהן, השאיפה היא שבפקודת המיסים והגבייה אלו החברות שיעשו עיקול מיטלטלין. זה מה שהיה בוועדת הפנים לפני כמה שנים. זה מאוד לא מדויק. זה ממש לא היה - - - לא, לא אבל בסדר. זה לא הדיון אני רק בא ואומר שמבחינתי המציאות הזו, שבה רוב מכריע של הרשויות המקומיות במדינת ישראל שמבצעות עיקולי מיטלטלין לא פועלות במסגרת הזרוע המדינתית, זה רק מחייב אותנו להיות עוד יותר קפדניים בסף הכניסה לעולם הזה של עיקול המיטלטלין. תודה גברתי. עו"ד דבי גילד חיו מהאגודה לזכויות האזרח ואחריה עו"ד בקי כספי. גם את ביקשת לדבר נכון? רציתי רק להעיר אדוני שנייה לגבי הסדרים דומים או מקבילים, אז לתת את הזווית שלנו כממונה על הליכי חדלות פירעון. בחוק חדלות פירעון יש איזו שהיא התייחסות לכל מה שכלול בנכסי קופת הנשייה, שיש שם איזו שהיא הגבלה מה לא ייכלל בנכסי קופת הנשייה וגם ההתייחסות לגבי מיטלטלין, שעד שווי מסוים לא ניתן להתייחס אליהם כחלק קופת הנשייה.

אז השר אמור לקבוע שווי, זה מה שרשום בתקנות, שהשר אמור לקבוע שווי. אז אני רק מעירה שיש גם את הזווית הזאת.

ומה המצב היום? לפי מה שידוע לי אין תקנות בעניין הזה של השווי.

אבל יכול להיות שפה צריך לדבר, כאילו לייצר איזו שהיא. גם אנחנו אחראיים על חדלות פירעון של יחידים עד 150,000 ₪,

רק להשלים לשאלתך לגבי פקודת העיריות, אז גם פקודת העיריות מכילה את הוראות סעיפים 22. מצויין, רק שהביצוע לא נעשה באמצעות הזרוע המדינתית וחייבת להיות איזו שהיא הלימה בין הדברים, בסדר? זאת אומרת כשמחילים. טוב, זה לא, אבל זה לא העניין של הדיון כאן. את התופעה הזאת שבה רשויות שלטוניות לא עובדות דרך הזרוע המדינתית אלא עובדות דרך חברות גביה פרטיות, זו תופעה שאותה צריך להעביר מן העולם. זהו, לצערי זאת לא עמדת הממשלה כרגע. לא יודע, אולי פעם בג"ץ צריך להידרש לזה. צריכים לזכור שבשנים האחרונות היו כמה וכמה דיונים שיזמה אותם בזמנו השרה, דהיום חברת הכנסת מירב מיכאלי. אני מכיר אותה. לביטול פקודת המיסים וגבייה שהיא לא הצליחה להעביר את זה, אבל כן היו צמצומים והיה תיקון בחוק שאפשר. אז אולי בשלה השעה. כן, טוב. עו"ד דבי גילד חיו, בבקשה.

עו"ד דבי גילד חיו מהאגודה לזכויות האזרח ואני פונה גם בשם הקליניקה למימוש זכויות בהליך אזרחי באוניברסיטת חיפה. רציתי ככה להתייחס קודם כל לזה וזה עלה ככה בדברים שנאמרו בדיון, אולי בעיקר על ידי לשכת עורכי הדין ואחרים. כאילו להיות חייב זה איזה ביזנס, או איזה בילוי של אנשים, הם מתחכמים ובורחים מתשלום חובותיהם בצורות מתוחכמות ואולי על הדרך הם מבלים בבילוי הזה. אז להיות חייב זה לא המצב, זה מצב מאוד קשה שהרבה אנשים נמצאים בו ולא מדובר רק בהכי עניים והכי עלובים במדינת ישראל. מדובר במשפחות ובקבוצה מאוד רחבה של אנשים, כולל אנשים ממעמד בינוני. אנחנו יודעים שבשנים האחרונות בעקבות קורונה ומצוקות אחרות ואפילו סתם, אנשים נקלעים לחובות בגלל מחלות, בגלל פיטורין ובגלל כל מיני מצבים קשים לחובות. הם נאלצים להתמודד על הליכי גבייה מאוד מאוד קשים. אנחנו לא אומרים שלא צריך לשלם חובות ושלא צריך לאזן בין זכויות החייבים לבין זכויות הנושים. אבל צריך ומה שאנחנו עושים פה היום זה מסתכלים על אחד מהליכי הגבייה האלה, של עיקול מיטלטלין. מצד אחד, אם מסתכלים על הנזק שהוא עושה זה נזק מאוד קשה, עדויות של אנשים על מראות שמספרות ממש על הליך שהוא טראומתי ופוגעני וכל המשפחה נחשפת אליו,

מבוגרים נשים, מיש חייב ומי שלא חייב. אנשים מגיעים אליך הביתה, נכנסים הביתה, מבליטים את המצוקה, הקושי והעוני שאתה מצוי בו. זה הליך מאוד מאוד טראומתי וקשה וזה גם לא משהו שהוא חד פעמי, אנשים בחובות והאמצעים מהסוג הזה חוזרים שוב ושוב לחייהם. מנגד, אם מסתכלים על היעילות של הגבייה בדרך הזאתי, אנחנו רואים שהיעילות היא מוטלת בכלל בספק, זה כלי לא רלוונטי. כולנו יודעים שכשאנחנו מנסים היום למכור דברים ביד 2, על ספה ששילמנו עליה 5,000 ₪ אנחנו במקרה הטוב מקבלים איזה 300 ₪ הליך פשוט לא יעיל ולא רלוונטי. אם מסתכלים על זה ועל הנתונים של הרשויות עצמן, פחות מ-0.1% מתקבולי הגבייה של החובות הם מקורם במכירת מיטלטלין.

בהקשר הזה חייבים לומר, הנתונים. את מתעלמת פה מאלמנט ההרתעה שפה הנתונים מלמדים שזה כן עובד.

המסקנה מכל זה, שכל המטרה וזה גם עלה בצורה מפורשת מהדברים, גם של היועץ המשפטי של הרשות וגם של לשכת עורכי הדין, שמשתמשים בהליכים האלה כדי להרתיע אנשים ולגרום להם לשלם את החובות. ידפקו לאנשים בבית, יעשו טראומות לילדים שלהם, ייקחו מוצרי יסוד בסיסיים ביותר,

כדי לגרום להם לשלם חובות. הנזק פה הוא עולה על התועלת בהרבה. דרך אגב אני רוצה להעיר בהקשר הזה על כל הדבר הזה שמדברים, מחשב אחד. אנחנו נחשפנו בשנתיים האחרונות להקשר של הקורונה, אבל כולנו יודעים את זה שאף משפחה לא יכולה לתפקד היום עם מחשב אחד. היו תלמידים בשנתיים האחרונות שלא יכלו ללמוד בבית הספר בגלל שהיו רק שני מחשבים בבית כשיש שלושה ילדים, או שההורים לא יכלו לעבוד כי הם היו צריכים שהילד שלהם ילמד בכיתה באותו בוקר, אלה מוצרים יסוד היום ובשביל הכמה מאות שקלים שאפשר ממחשב משומש לקבל, אין שום היגיון בזה. זה מצחיק שבוועדה לידכם בטח מדברים על איך להשיג מחשב לכל ילד במדינת ישראל ואתם מדברים בוועדה הזאת איך מהאנשים שבחובות שהם הכי מסכנים, נשאיר להם רק מחשב אחד בבית, זה מגוחך לחלוטין. כל הכלי הזה של העיקול מיטלטלין הוא פאסה, הוא לא רלוונטי ואני יודעת שזה לא נעים לשמוע את זה. זה כלי שמשמש היום רק להרתעה. זה לא הגיוני, זה לא מוסרי וצריך לחשוב על חלופות. ולכן אנחנו הצענו וגם כל הארגונים שנמצאים פה שאם בכלל משתמשים בכלי הזה, הוא צריך להיות רק למקרים שבאמת אפשר באמצעותו להביא סכומים משמעותיים ביותר. אנחנו דיברנו על סכום מצטבר של 15,000 ₪. אבל הרעיון הוא שרק באמת, באמת במקרים שיכולים להניב תועלת כלכלית במקרה הזה ולא ככלי הרתעה שהוא טראומתי, הוא לא יעיל וחלף זמנו מן העולם. זהו, עד כאן.

אני חייב לומר עוד פעם, אחד האתגרים שאנחנו. דיון תיאורטי ראוי או עקרוני, לא תיאורטי לגבי האם התכלית של ההרתעה היא תכלית ראויה או לא, גם כמובן צריכה להיות מופעלת באופן מידתי.

במציאות שבה ביטלנו את מאסר החייבים שכל תכליתו הייתה הרתעה ולא העבדנו את העצורים ונהנינו מפירות עבודתם לקופת החוב. זו רק הרתעה. עכשיו נידונה כאן ההצעה של לבטל את היכולת של להגביל את רישיון הנהיגה, שגם זה רק הרתעה,

הרי לא נבנינו כלכלית, בעל החוב לא שילם את החוב שלו בזה שהוא לא נהג,

אז אנחנו הולכים ומצמצמים בצורה מאוד משמעותית את הכלים ההרתעתיים. דיון ראוי, אם אפשר להותיר את מערכת גביית החובות ללא שום כלי הרתעתי, אלא רק עם כלים שיש בצידם רווח כלכלי מוכח וישיר בהקטנת החוב וגם צריך לראות איך זה מתכתב עם הנתונים וגם פה דרך אגב, בסופו של דבר היה ראוי לראות עם הנתונים כמה בעלי חוב ניגשו וביצעו תשלומים כתוצאה מרישום העיקול, בעקבות רישום העיקול. אבל המספרים משתקפים במידה מסוימת. כן, הבאנו את הנתונים.

לא, כן אני אומר דיון רציני. כדרך אגב, למשל כן היה מעניין לשמוע מה הקשר בין הסכום שאתם גובים לבין הגובה הממוצע של החוב.

אני לא יודע איך אפשר לעשות את זה מבחינה סטטיסטית. לא אני כן יודעת להגיד מה הגובה, בשנת 2020 הגובה הממוצע של התיקים היה 28,229 ₪ והחציון היה 4,886 ₪. בעיקולי מיטלטלין?

לא, אבל אני מדבר על עיקולי מיטלטלין. את הנתונים הללו, מה הממוצע ומה החציון, צריך להיות מסוגלים לומר לגבי אותם ההליכים שבהם מתבצע רישום של עיקול מיטלטלין. זה מקרין מאוד על שאלת ההרתעה ושאלת היעילות וכולי. עו"ד קשת, בבקשה.

תודה רבה לכבוד יושב הראש. אני עורכת דין בקי קשת מרבנים לזכויות אדם בפורום למאבק בעוני. אני רוצה כן להתייחס לשאלת ההרתעה ולשאלה העקרונית, אבל כבסיס לזה אני רוצה להפנות לשני דברים. אחד למציאות שאנחנו מכירים מהפעלת מרכז זכויות שמטפל באוכלוסיות יהודית וערבית במאות פניות מידי שנה אם לא אלפים, כשבעצם אנחנו מכירים הרבה אנשים כולל אנשים שכביכול במקרה שלהם הייתה הצלחה מעיקול המיטלטלין, כי בעקבות עיקול מיטלטלין הם שילמו איזה שהוא סכום כסף. מאיפה הגיע באמת הכסף הזה, אז אופציה אחת זו עוד הלוואה ואם זו לא הלוואה מהמשפחה, זו הלוואה משוק אפור, שזה עוד יותר חמור, אבל בדרך כלל מה שקרה, זה שאנשים שילמו כסף שהיה צריך לשמש לצורך חיוני אחר. כלומר, היה להם כסף לשכ"ד, הם לא שילמו שכ"ד כי הם בעצם, כתוצאה מהמצב והלחץ, הטראומה והבושה והמצב המאוד מאוד קשה שנוצר הם פשוט שילמו כסף והכסף הזה כאמור, הוא לא כסף שבעצם אנחנו בצו תשלומים או בכל מקום אנחנו מצפים שהוא יבוא לכיסוי החוב, כי אנחנו מקובל עלינו שהכסף הזה אמור לשמש אם זה לשכ"ד ואם זה לאוכל של ילדים ובמיוחד מזון, יש לנו מחקרים שמראים שמשפחות מוחלשות מוותרות לעתים קרובות על אוכל,

כי זה נחשב הוצאה גמישה, כלומר זה הדבר האחרון שמוציאים עליו. הכסף נמצא בארנק בשביל לקנות את האוכל ואם הוא מוצא על משהו אחר אז לא קונים אוכל. כשאנחנו מדברים על הרתעה, השאלה היא אם זו הרתעה שמביאה אנשים שמשתמשים בכסף הזה למותרות שלהם, או אפילו לא למותרת אבל למרווח הנוסף, או שבעצם אנחנו גורמים לאנשים להוציא כסף כשאנחנו מבחינת חוק ומדיניות לא חושבים שהם צריכים להשתמש בו לתשלום החובות ולהבנתנו, לפי מקרים רבים מאוד שמגיעים אלינו זה המצב. עכשיו למה זה קורה? מה ההרתעה הזאת? ההרתעה הזאת בעצם היא מצב שנכנסים למקום שאנשים רואים אותו כמקום המוגן שלהם,

המעשה הזה הוא הרבה יותר חמור באוכלוסיות שאנחנו קוראים להם "גולגולת דקה", אוכלוסיות מוחלשות מראש, בית עם ילדים, עם נכים, עם ניצולי שואה ובמיוחד אם יש מישהו שהוא לא בקטגוריה הזאת ומישהו בקטגוריה הזאת. כלומר, הורה עם ילדים קטנים והם מתארים לנו שהילדים מתחילים לעשות פיפי במיטה, הילדים כל כך מזועזעים מזה שבא מישהו, הילדים לא מבינים מה ייקחו להם,

הם ישר חושבים שלוקחים להם את הדבר שהכי. אז לפעמים ייקחו להם באמת את המחשב שבו הם משתמשים, אבל גם בעיניים של הילדים לוקחים להם את הכיסא שעליו הם מתכרבלים עם אמא,

הם לא מבינים על מה יש לו ערך ומה לא. עצם המצב הזה שבו נכנסים לבית, הרבה מאוד ילדים נכנסים למצב טראומתי קשה, גם על אנשים, כשאני מדברת על נכים אני בעיקר מתמקדת במתמודדי נפש, זה מכניס אותם ויש לנו הרבה מאוד מקרים, כנראה באופן לא פרופורציונלי של מתמודדי נפש שחיים בעוני ושמגיעים אלינו, זה מוציא אותם לגמרי מהאיזון. לגבי המילה הרתעה, בעצם זו מילה כללית מאוד שבעצם בחוויה שאנחנו מקבלים, של הפונים שלנו זה גורם לאיזה שהוא נזק נפשי מאוד קשה, משהו מאוד מאוד טראומטי ולכן, אנחנו אומרים שבעינינו הרתעה זה לא כלי לגיטימי.

אנחנו בהמלצות שאנחנו הבאנו בנייר שלנו אנחנו בהחלט ביצענו את ההבחנה בין בית פרטי לבין עסק, שעסקים כמובן זה הגיוני לקחת משם ציוד ככל שיש, מבתים לא. בשלב שני אנחנו סברנו שבעצם בקשה לעיקול מיטלטלין בתוך בית, אם כבר מבקשים מתוך בית לעקל, אז הם צריכים לצרף לבקשה הזו בדיקה מול מרשם האוכלוסין, שאין שם למיטב הידיעה לא ילדים ולא נכים, לפחות לא כאלו המוכרים בביטוח הלאומי או ניצולי שואה. לדעתנו זה לא לגיטימי להפעיל, לפחות לא לאוכלוסיות המוחלשות ביותר האלה על מנת שישלמו כספים שכאמור, גם ככה לדעתנו הם לא אמורים לשלם. נקודה אחרונה שאנחנו רוצים להעלות זו מבחינתנו ההשוואה לדיון, שהוא דיון מוסרי בעיקרו הוא דיון דתי מוסרי, אנחנו כרבנים לזכויות אדם נסמכים על מקורות ועל תפיסות יהודיות של איך ראוי לדון בדברים האלה וכפי שגם אמר כבוד היושב ראש, אנחנו מכירים את זה שאדם אמור להוציא מביתו את הדברים ולא שייכנסו לביתו

אני לא אבוא פה עם ציטוטים ארוכים שהועלו ונמסרו באתר. אנחנו גם מדברים על זה שאנחנו מכבדים את האדם ואפילו יש הלכה שכשמישהו חייב כסף לא אמורים להיתקל בו בדרך בצורה שמבישה אותו או מלחיצה אותו רק בשביל להלחיץ אותו. אז בעינינו כן, זו שאלה עקרונית והמקורות להבנתנו היהודיים בעצם מנחים אותנו מהי הדרך הראויה והנכונה שראוי לפנות בה. עוד משפט אחד אחרון, אני רוצה גם לציין את הדברים שאמרה עו"ד דבי, שאנחנו גם מסכימים איתו. בתקופה הזאת של הקורונה מחשב אחד זה גם לא מספיק לצערנו, אנחנו עלולים שוב להיות במצב הזה של למידה מרחוק וגם המורים כבר התרגלו, ככה שזה גם כשלא מדובר בלמידה מרחוק כשכולנו עם הילדים בבית בסגר, כיתות שלמות בבידוד ושהילדים מקבלים משימות למידה מרחוק, המורים כבר התרגלו להפנות את הילדים לעבודה עם מחשבים ובעצם מחשב אחד בבית עם יותר מילד אחד לא מאפשר להם את העניין של הלמידה. תודה רבה.

טוב חברים אנחנו מסכמים כאמור, אנחנו מזמינים - - - שלא, שחס ושלום לא תהא שתיקה כהודאה. חבר הכנסת רוטמן זה בסדר, אנחנו יודעים איזה חלקים בהלכה אתה יותר מקפיד בהם ובאיזה אתה לא.

אין שום קשר בין ההלכה לבין מה שהיא אמרה, ההוראה בעניין מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס היא כאשה הנושה עצמו מבצע את העיקול ולא כאשר שליח בית דין. רשות האכיפה והגבייה פעולת כשליח של הממלכה לגביה והדין החל הוא שונה לחלוטין, גם האיסור "לא תהיה לו כנושה" חל על הנושה ולא חל על שליחים מטעם הנושה.

חביבי חבר הכנסת רוטמן, לפני שניה רק חלפת על פנינו בקיצור דרך ואמרתי ליועץ המשפטי שעשית את וועדת חוקה כקפנדרייה אז זה אומר משהו על - - - לא. אני נכנסתי לוועדת החוקה והתפללתי שתהא כניסתי כיציאתי. בסדר, יפה מאוד. בסדר גמור, אז בואו אנחנו נסכם. אני מבקש לקבל נתונים בכתב שעוסקים גם במספרים שהוצגו היום, תבחרו אתם את השנה הרלוונטית האחרונה. אני מבקש את ההבחנה בין עיקול מיטלטלין או הוצאת מיטלטלין בבתים פרטיים למול הוצאתם בבתי עסקים או במתקני מסחר וכולי. אני מבקש שתבדקו אם אתם יכולים לתת לנו נתונים על אותם 6,000 מקרים שבוצעו עיקולי מטלטלים בפועל באותה השנה שאליה אתם מתייחסים, לגבי השווי הממוצע של המיטלטלין והגובה הממוצע והחציוני של החוב. בואו נבין בסופו של דבר עיקולי המיטלטלין, איפה הם קורים, הם קורים בצד המוחלש של הסקאלה או שאתה בא ואומר שהיו פה אנשים עם, באמת היה ערך פר חוב בהוצאת המיטלטלין, יש שם הרבה מיטלטלין. אני חושב, אני לא נכנס לדיון ההלכתי ואני גם לא נכנס לדיון ההרתעתי, אני חושב שמה שאמרה עו"ד קשת הוא נקודה למחשבה. זאת אומרת, לא דינו של בעל חוב שמסתיר כסף, בסדר? והכסף הזה מיועד לשמור על שגרת חיים נינוחה בשעה שהוא חייב הרבה כסף לנושה לגיטימי כל שהוא וזאת סיטואציה אחת שהיא קיימת, אין לי ספק שהיא קיימת וצריך לטפל בה והיא לא הגונה,

היא לא ראויה. אדם שחייב כסף לא יכול לשמור על רמת החיים הנינוחה שלו. הנקודה שעו"ד בקי קשת מעלה היא גם נקודה שצריך לשים אליה לב, שלפעמים,

גם אנחנו מכירים בחוק שיש גבול לכמה כסף אתה יכול לקחת מהאדם. משאירים לאדם איזה שהוא סכום. אבל זה הכללים שאנחנו מכירים היום - - - הוצאה לפועל לא קיים. חבר הכנסת רוטמן, אבל היא הנותנת, אמרה עו"ד קשת דבר שצריך לחשוב עליו, שלפעמים זה שכשאנחנו רואים שמאיימים על אדם חלש או מוחלש אביון,

תקרא לו איך שאתה רוצה ואומרים לו "אם לא אני גם לוקח את הטלוויזיה שמולה הילדים יושבים" אז זה שהוא יודע להוציא 1,000 ₪ אז כשלא היית פה אני אמרתי "כן, מה זה ה-1,000 ₪ האלה הוא לא מוציא אותם מתוך המזרון על פי רוב. הוא רץ ומתחנן לשכנה או לבן דוד או להורה שיעזור לו כדי שלא ייקחו". או מהמזרון, או מהמשפחה.

אז בסדר גמור זאת בדיוק השאלה, איך אנחנו יודעים ומגיעים למצב שמי שהכסף נמצא אצלו מתחת למזרון משלם, אבל מי שבסופו שלדבר כדי שלא יוציאו את הטלוויזיה מהבית לוקח את הסכום שהמחוקק חושב שצריך להיוותר בידיו להוצאות מחיה בסיסיות רק כדי לא להגיע, צריך לחשוב על הסיטואציה הזאת. איך אנחנו לא מגיעים למצב שעסק פושט את הרגל, שיקים חוזרים לו. שמחה, שמחה, אתה יודע מה? אתה יודע איזה נתונים מעניינים גילינו כשלא היית פה? לא יכול להיות שגיליתם נתונים מעניינים כשאני לא הייתי פה.

למשל שלפחות על פי הנתונים כרגע, אתם תבדקו ותהיה בקרה. כן, כמעט. שבגדול 0% מהנושים הפרטיים לא מגיעים להליכי עיקול מיטלטלין של בעלי החוב. מה זאת אומרת נושים פרטיים? זה אומר שהרוב המכריע זה גופים מוסדיים. לא, לא, נושים פרטיים מוסדיים או תאגידים?

לא אבל נושים פרטיים? זה מה ששמענו, תקשיב שמחה, בוא. מכיוון שלא היית זה מה שנאמר ולכן ביקשתי נתונים, אתה תקבל נתונים. כחברה זה גם. שמחה בוא, אני חוזר על עצמי. אין ביני לבינך וויכוח. זה באדם פרטי מנהל את עסקיו דרך עוסק מורשה והוא הנושה, אז ברור שזה לא מוסדי ותאגיד ולכן אנחנו ביקשנו, אנחנו רוצים את הנתונים של כמה באמת הליכי עיקול מיטלטלין, מי שעומד מאחוריהם זה לא עסקים פרטיים וחברות קטנות וכולי אלא זה הגופים המוסדיים. אנחנו יודעים מי אלו הגופים המוסדיים ולכן בואו נבדוק, יכול להיות ש-80%, יכול להיות ש-90%, אבל הנתון הוא רלוונטי נכו? נכון, אבל רק עוד נתון אחד רלוונטי שיצמידו ואני חושב שחלק מהנתונים הרלוונטיים נמצאים בידיהם וחלק אפילו לא, כמה אחוז הגבייה. זאת אומרת, מתוך בני אדם שפותחים תיק כמה תיקים נסגרו מבלי שאדם שילם את החוב. אבל את זה אנחנו יודעים חבר הכנסת רוטמן, שזאת בעיה שהממשלה עוסקת בה וגם אנחנו. הנתון השני שלו הייתה, שהושמע כאן שמתוך 20,391 פרוצדורות של רישומי עיקולים ואחרי זה שמענו מספר אחר של 13,000 פרוצדורות, מהתדייקות הנתונים רק 600 בעלי חוב. את זה שמעתי, דווקא את זה שמעתי. רק 600 יוצאים כתוצאה מהמסננת הדרקונית הזאת של - - - רק מ-600 לוקחים בפועל את הפריטים מהבית.

רק 600 בעלי חוב נפלטים ממסלול עיקול המיטלטלין כתוצאה מהרף של ה-2,500 ₪,

רק, נכון. רק ב-600 מקרים מתוך 20,319 באים ואומרים "רגע, התקנות הללו של ה-2,500 ₪ מונעות את העיקולים", אז לבוא ולהציג כאילו. 600 זה עשרה אחוזים. זה שלושה אחוזים, זה לא. לא, זה לא מתוך, זה מתוך 600. מתוך ה-600. מתוך 20,000. לא!, לא. זה מתוך 20,000, בסדר?

13,000 בוצע בפועל ונכנסו לבית ורשמו ומתוך זה. אתה מבין? אז בוא, הם יביאו את הנתונים. מתוך 13,000 אז. אז אם זה מתוך 13,000 אז זה לא שלושה אחוזים, זה שישה אחוזים. גם האמירה שהתקנות, בוודאי ברמתן הנוכחית, אבל גם אם היינו מעלים את זה מסכום של 2,500 ₪ ל-4,000 ₪ מפילות עלינו או מחריבות את כל רציונל ההרתעה והגבייה. דווקא אותם 600 התוצאה תהיה שהם יפנו לשוק האפור והתוצאה תהיה שיפנו לדרכי גבייה אלטרנטיביות שהן פחות טובות ומפוקחות מהעבודה הטובה. אז עכשיו אנחנו מגלים שאנחנו מגיעים, הרי אנחנו הגענו לעיקול מיטלטלין כי לא הצלחנו להביא את האנשים האלה להסדר חוב, הרי הרשות. אני מסכים, אני רק אומר שהרשות.

חבר הכנסת רוטמן זה יהיה בדיון הבא, אני אדאג לקבוע אותו בשעה שיש לך דיון חשוב בוועדה אחרת. אין שום בעיה, אולי תקבע ביחד עם הדיון המהיר על הנהלת בתי המשפט שאנחנו נמתין לו. בסדר, בסדר גמור הכל בסדר.

מכובדיי תודה על הדיון החשוב, אנחנו נהיה בשיג ושיח גם לכם יש עבודה לחשוב עליה. תודה ולהתראות, צוהריים טובים לכולם. אני נועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:29.